הודעה למזכירת הכנסת.

לתקנון הכנסת, עקב מינויים של חברי הכנסת שלהלן לשרים ביום ג' בתמוז התשפ"א,

תמר זנדברג העבירה את הצעותיה לחברי הכנסת מוסי רז, ג'ידא רינאוי זועבי, גבי לסקי ומיכל רוזין, עיסאווי פריג' העביר את הצעותיו לחברי הכנסת מוסי רז וגבי לסקי, ניצן הורוביץ העביר את הצעותיו לחברת הכנסת מיכל

אני קורא לממשלת ישראל לחוקק חוק נגד עינויים ולהפסיק לאלתר את הפגיעה בגופם ובנפשם של האנשים המוחזקים במתקני הכליאה

רבה. אני רק מבקש מחברי הכנסת להשתדל להיצמד לדקה אחת. חבר הכנסת בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, הקהילה היהודית במיאמי מתמודדות בימים הללו עם אסון נורא

תודה רבה. חבר הכנסת אבו שחאדה,

אני הפעם רוצה לקרוא את הנאום שלי, אני לא רגיל לזה. בגלל בעיית העיניים, יכול להיות שייקח לי כמה שניות קצת יותר,

אני קורא לממשלת ישראל לחוקק חוק נגד עינויים ולהפסיק לאלתר את הפגיעה בגופם ובנפשם של האנשים המוחזקים במתקני הכליאה שלה.

אתה רוצה?

יושב-ראש הכנסת, חברי וחברות כנסת, עוד שבוע נוראי בדרכים: ביום שני, 21 ביוני, נפטר מפצעיו רוכב אופניים, גבר בן 37,

נחקרה למשך 20 שעות ביום כשהיא אזוקה לכיסא. ל' מספרת: לא יכולתי ללכת, לזקוף את הגב. העייפות והכאבים בגב ובראש השתלטו

בהתאם למנגנון הקבוע בחוק, ככל שבתוך שבועיים לא מתקבלת החלטה על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת או ועדה אחרת שתוסמך לכך, על מליאת הכנסת לדון בתקנות ולאשרן או לא

מקלב, אינו נוכח, חבר הכנסת טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת פינדרוס, אני מבין שאתה מוותר. תודה רבה, חבר הכנסת ליצמן, אינו נוכח, חבר הכנסת אייכלר,

חבר הכנסת כסיף,

נפש עייפה. ואני חושב שהכרת הטוב צריכה לבוא בצורה זו שאנו אומרים תודה לאדם שבאמת פעל בנושא הזה. כמה קשיים היו בנושא הזה,

שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת, לאחר לילה באמת רצוף בנאומים ועבודה קואליציונית ואופוזיציונית כאחד, אנחנו שוב רואים

אופיר כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי כהן.

אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני פותח פה את סדרת הנאומים אל תוך הלילה, בעזרת השם,

היום אני חוזרת מהוועדה, הוועדה המסדרת

בהמשך, רמיסה של מגזר שלם שלא יוכל להשתתף, להיות מועמד לוועדה למינוי דיינים, ועוד סדרה ארוכה מאוד של הצעות חוק שרומסות את האופוזיציה פעם אחר פעם.

לקטוף קרדיט על פעולות שאחרים ביצעו, אבל אני רוצה לשאול את ראש הממשלה, לא החליפי, המרכזי, בעצם ראש הממשלה בתואר, נפתלי

לשקר.

תודה, חבר הכנסת יואב בן צור. חבר הכנסת משה ארבל. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה באמת לתת קרדיט ולפרגן לכתב המצוין סולימאן מסוודה

זה נשמע לי מילים שלך.

לא, לגבי סוגיית הקמתה של מדינה פלסטינית. אתה חי עם זה בשלום. מה, שיש מי שחושב

ואני שמעתי את השר פריג' וחשבתי שאני לא שומע טוב, כי אני זוכר את הנאומים שלו מעל לדוכן הזה. השר פריג',

יגיע למקומות אחרים מהר מאוד, ואז מה יקרה?

הזה? אני רוצה לומר עוד דבר אחד: התקנות האלה נוגעות לנתב"ג, פשוט לא יאומן: אחרי כל הדברים שאמרתם פה כל הזמן,

הפשיעה, אישור של 31 תוכניות בנייה בהתנחלויות, המשך השתלטות על ירושלים המזרחית וגירוש תושבי שייח' ג'ראח, פשרת אביתר, פשרה בין כובשים לגוזלים על חשבון העם

גדי יברקן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כמדומני שראיתי פה את סגן השר לביטחון הפנים, או שהוא יצא? יצא. אדוני, לפני שבועיים נהרג יהודי יקר, ביסט דסטאו,

אז בכל אופן,

ויושב-ראש הכנסת לא מאפשר לנו להגיש שאילתה

להגיש איתך חוק כזה. זה יעזור גם למתנחלים. למה לא דרשת את זה בהסכמים הקואליציוניים? בשנת 2021 עדיין מתקיימים בישראל עינויים ויחס בלתי אנושי ומשפיל כלפי בני אדם.

נחקר במשך 60 יום. החקירה הראשונה שלו הייתה 17 שעות ברצף, באותה

חבר הכנסת

נכון?

חבר הכנסת משה אבוטבול.

לערבים אתה עושה הנחה,

עניין של ימין ושמאל, זה לא עניין של יהודים וערבים. יש לחוקק חוק נגד עינויים ולשים לזה סוף

תודה רבה.

חבר הכנסת אחמד

לבורא עולם, אבל אני מודה גם לראש הממשלה לשעבר מר נתניהו, שעשה מסירות נפש כדי

וזה דבר לא פשוט ולא מובן, אין מדינה בעולם שהצליחה להביא כאלה כמויות ולעשות מבצע חיסונים בהיקף כזה בזמן כזה,

אנחנו, מצבנו הרבה יותר טוב. אבל אנחנו יודעים גם שכל בני הנוער

אולי היינו צריכים לשבת באופוזיציה כדי שחברי הקואליציה החדשים והשרים יתחילו להעריך את ההישגים שעשינו בממשלה. עד לפני כמה ימים הכול אצלנו אפס אפס. אולי עכשיו תתחילו להבין

תרתי משמע" פועלים "ללא לאות גורמים שונים שהציבו לעצמם מטרות גלויות וסמויות ופועלים להשיגן באמצעים

אקדמאיים ותודעתיים, המטרה הגלויה שכולנו מכירים היא קבלת ההכרה בנטייה מינית של נשים וגברים לבני

ההמון, שבתמימותו גויס לצידם אם באופן פעיל ואם באי-נקיטת עמדה." "מה שקרוי כיום 'קהילת להט"ב' אינו עומד בתנאי הסף להגדרת קהילה והוא התיחום הגיאוגרפי של פעילות החברים באותה

אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 29), התשפ"א 2021, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק השר עיסאווי פריג'.

לפני שאתה מציג, אתה מאמין בזה? אתה מאמין בזה? בהחלט, אני מאמין ועוד איך. ייצוג הנשים זה ציפור נפש.

אז, הצעת החוק, חברים, הוועדה,

דבר עם שוסטר. תסתכל גם לצד השני. בואו נירגע. חברי הכנסת, בבקשה שקט.

תיקון 29. עיסאווי, אתה שלם עם זה?

היא לא מופיעה במחשב שם.

חבר הכנסת איתמר בן גביר, ואחריו, חברת הכנסת קרן ברק, ואז,

איך יכולה להיות אפליה? איך יכול להיות קיפוח? איך יכולה להיות גזענות? אבל אתם ממשלה של גזענים. אתם ממשלה שרודפת ציבורים שלמים. אתם ממשלה שמפלה בין דם לדם, בין

מבין

זה לא נוגע אליו בכלל,

אני אגיד את זה היום בכנסת.

פסוק י"ד: "למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלקים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה טוב". אדון חבר הכנסת אמסלם, אני מציע שתקשיב רגע. "אמר נבל בלבו אין אלקים" נבל זה ראשי תיבות של נפתלי, בנט,

אנחנו לא ניתן להם. אנחנו נעשה את הכול למנוע מהם להרוס את זה.

לעצמך שבדיינים עוד ישב גלעד קריב, שהוא נורא ואיום, עוכר ישראל אפילו, אפשר להגיד עליו,

לכן, אנחנו בהחלט נצביע נגד, וצריך לעקור מן השורש את החוק הזה.

ממשלה של מפלגות של שוויון מגדרי,

מה שהם כל הזמן באים ואומרים: אנחנו רוצים שוויון ושוויון ושוויון

היו להם דיונים פוליטיים, גם מתן כהנא רצה להיות בוועדה לבחירת דיינים, גם זאב אלקין, שהוא פתאום נהיה מחותן גדול מאוד בעניין הזה. אז מה עושים? יש לנו פתרון: אנחנו לא, אנחנו ניתן לכנסת שהיא תשלח איזה שני אנשים.

כל התקדימים שהם יוציאו, לא אסתטי. אבל כל התקדימים האלה עוד יתהפכו עליהם, נכון. חד-משמעית. עוד יתהפכו עליהם. לכן אני אומר, הם ישמשו אותנו בהקדם.

לא, אתה טועה. עליהם בית המשפט יגן, עליך לא.

אורך

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

הצעת החוק המונחת לפנינו היום, הצעת חוק שהיא לא אחרת

חייבים להביא עכשיו קומבינה למנות את אלקין, חייבים דחוף, תוך שישה ימים. זה המצב המשפטי. אבל להם מותר. להם מותר.

גם כאלה שרצו את מדינת ישראל באוגנדה. אנחנו אלפי שנים מתחננים ובוכים שלוש פעמים ביום, וגם בוכים בתיקון חצות ומצפים ל"ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" ומברכים "בונה

לא דיינים מטעם שעושים רצון הריבון התחתון, רק רצון הריבון העליון,

גורו לכם. הסירו טלפיכם מנושא קדוש ורגיש זה.

חבר הכנסת חיים ביטון, ואחריו, חבר הכנסת

בבתי דין יושבים דיינים, לא מדובר פה על שפיטה של עולם המשפט הנאור והרגיל, מדובר פה על דיינים, מן הראוי והנורמטיבי שיהיה בתוך הליך כזה מקום לחרדים, שהם חלק מהדיינים,

ברחוב עם הציבור מה זה ולאן דיין

בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי

כביכול כתוספת ייצוג לכוח הנשים. חברת הכנסת השכל, הרי את

הייתה חלוקה מסודרת לא להדיר אף ציבור.

ברגל גסה, לבוא למנות ועדה שלמה בשביל שכוח הייצוג החרדי, מבינים שמכל הדיינים לא יהיה אפילו חרדי אחד מאלו שהתמנו, זו הונאה נוספת. וקולן של הנשים בשולחן הממשלה

שיתוף פעולה עם מפלגות תומכות טרור, כמו שהממשלה הזאת, האומללה, משתפת פעולה עם מפלגות תומכות טרור.

לשים סוף לחסימות האלה בווטסאפ. מה, רק בגלל שהוא נגד הממשלה חוסמים אותו בווטסאפ? זה נשמע לכם הגיוני? זה הכול. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לך,

ישראל." אני שומע את הצליל של ההכרזה. "אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבניין מדינתו ולקבל את מדינת ישראל לתוך משפחת העמים." "מתוך ביטחון בצור

באיזשהו מקום. את זוכרת לא פחות טוב ממני, אני לא חושב שתמצאי דוגמה כזאת. זאת פעם ראשונה שבאים ופוגעים בייצוג הנשים בממשלה.

זה לא מאוחר,

ואני מודאג ממנו, אני מקווה, לא פחות משאת צריכה להיות מודאגת ממנו.

תודה רבה. חבר הכנסת הרב אריה מכלוף דרעי, בבקשה, אדוני.

חבר הכנסת פינדרוס.

באמת

אני שואל שאלה: הרי אתם יודעים שיש עוד גוף אחד שממנה נציגים, לשכת עורכי הדין.

אדוני היושב-ראש, אני חייב להוכיח שאני ממלכתי. מאתמול אני חייב להוכיח שאני ממלכתי. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה,

עשו רעש כל הזמן, ואז אני ניסיתי להבין על מה עשה לנו ה' את הדבר הזה, שהביא לנו ממשלה כזאת. התשובה היא: הוא עשה את זה, כבוד השר לשעבר אריה דרעי,

צריך ללמד אותנו לקח, שנדע להתעלם מרעשי הרקע האלה בעזרת השם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת ינון אזולאי. כבר לא יודע על מה לדבר, אתה רוצה? אני יכול למחוק. לשיקול.

בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות

לזה, אנחנו לא רוצים את זה,

הרי אם הייתי מציע להם,

כשהם הגישו בג"ץ למה בש"ס וביהדות התורה לא מתמודדות נשים, הייתי אומר להם: אין בעיה, בעוזרות הפרלמנטריות

הזאת. שיהיה לך, אני לא יודע להגיד לך

או ארוך, אתה כבר לא יודע מה להגיד. שיהיו לך חיים ארוכים ובריאים, זה הכי חשוב.

שכנעת אותי, כבוד היושב-ראש, לעלות ולדבר, ולכן אני עולה לדבר. אתה היחיד שמצליח

הכי בטוח לסדר לך להיות ליד ח'אן אל-אחמר, שם בטוח לא יפנו אותך, אין לך

הייתי מעורב בנושא הזה של קביעת חוק האזרחות לפני כ-20 שנה, כאשר הממשלה דנה בסוגיה החמורה הזאת שבה למעשה התהליך שבו יש הגירה באמצעות

לחוק-יסוד:

ולהביא לכך שמדינת ישראל תממש את מה שלשמו נולדה מדינת ישראל, וזה הקמת בית יהודי, בית בארץ ישראל לעם ישראל, עם שוויון זכויות לכל

ואני רוצה להתעכב, אדוני היושב-ראש, על ה"מרחב תמרון רחב יותר"

בממשלה, לפי מיטב ידיעתי וחשבוני, יש 27 שרים,

שליש שרות מודרות מהאפשרות להיות חברות בוועדה למינוי

החשבון הזה מראה שלא מעניין את הממשלה מרחב תמרון רחב יותר, לא מעניין את הממשלה באמת שוויון, והחמור ביותר, לא מעניינים את הממשלה באמת

רואה את הניצוץ ואת האכפתיות ואת הרצון של מישהו לעשות משהו אמיתי למען

לעזוב הכול ולהיכנס לפוליטיקה,

אנשים כמו חבר הכנסת אבי

להקים משפחות. אף אחד לא מנסה לערער את יסודות העולם שלך. אף אחד לא מנסה לבצע פה השתלטות גלובלית.

אין שום סיכוי לרוב, וגם לא יהיה לכם אם תמשיכו לפעול לפילוג ושיסוי כלפי אוכלוסייה המרכזית במדינת ישראל, הציבור הערבי.

הייתה לכם הבטחה אחת: להקים ממשלת ימין על

עד הרגע האחרון האמין שאתם תצליחו, והפסדתם. למעבר שלכם מהאזור, מהאזור של

לאופוזיציה, יש אפקט משמעותי, מזבלה. אפקט משמעותי שאתם עדיין לא הבנתם אותו. אני רוצה להגיד לכם שלא הבנתם,

מה ליברמן נתן לך

קטי שטרית, בישיבה, בבקשה. זה עוול שלא נתנו לך שר או סגן שר. ביקשנו להחליף.

משה אבוטבול, תודה.

למה אני לא יכולה להגיב לו? אני אמרתי שלא?

שתפנה למזכירת הכנסת. היא

הסיפור הזה הוא סיפורה של הרכבת המזרחית שעוד לא קמה, סיפורם של בתי המשפט, של מוסדות התרבות, של המטרו, של האופנידן, גם הם כמו נחל האסי, שהרי הם סגורים בפני רבים מהחברה הישראלית.

תודה. אני רוצה להגיד לכם משפט אחרון: פניה של מדינת ישראל משתקפות בנחל האסי ומשתקפות בממשלה הזאת,

רמת השרון, רמות השבים, רמת חן.

הוא אומר: כי אין לכם באמת משהו אמיתי באופוזיציה שמאחד ביניכם. מה אתם, האופוזיציה,

אלי אבידר: כשאתם בנויים משנאה לקואליציה, אין לכם סיכוי. יודעים

פועלים של הממשלה.

של רמיסה של כל הזכויות של האופוזיציה. הישג תודעתי שלא היה להם כלום חוץ מהחלפת השלטון. תודה רבה.

לסיים. אני קורא לך, אלי אבידר, ואני מסיים בזה, אדוני היושב-ראש: אם עדיין אתה מרגיש מאוים מהיושב-ראש שלך,

עומד כאן אלי אבודרה, האיש שראש הסיעה שלו אך לפני כמה חודשים צחקק בטלוויזיה, בפריים טיים, בשידור חי, שהוא רוצה להשליך את אחיי החרדים, את אחיי החרדים

חברי הכנסת, רציתי להגיב רק לחבר הכנסת אלי אבידר. השר פריג', עד לפני איזה שלוש שנים, הם התפרנסו מכם. הייתה להם סיסמה: בלי נאמנות, אין אזרחות. ליברמן רץ על הטיקט הערבי, שנאה לערבים. כנראה עבר את הקו, עכשיו הוא זקוק לך ואתה זקוק לו, נהייתם

המסדרת. אני מדבר אליך, היושב-ראש הקבוע, מיקי לוי. תראה, אנחנו כבר כמה שנים בכנסת, ומופע אימים כזה אני לא רואה.

מעבר למה שקורה תמיד במליאה, אתם פשוט לא תאמינו מה קורה

לכן אני מבקש ממך, קח את הדברים לתשומת ליבך. אם אתם רוצים להמשיך להתפרע עלינו ככה, אנחנו לא מוכנים,

לא להשפלה ולא לרמיסת הזכויות של הכנסת.

הסיבה היחידה שהעליתם הצעה כזאת היא למנוע ייצוג של

אני מכיר אותך, יאיר, אתה רוצה להיות אדם טוב. אבל כשאדם רוצה לדעת אם הוא אדם טוב או לא,

אני שמח שיושב-ראש הכנסת כאן, משום שאני רוצה קודם כול לפנות אליו בסוגיות

עוד משפט אחד בנושא אחר, בנושא התקשורת הישראלית. אני חייב לומר את זה. אני לא אוהב להתלונן ואני לא אוהב להתבכיין, אבל מה שאנחנו רואים כרגע שמתחולל בתקשורת הישראלית

הם פשוט לא מתייחסים להתנהלות הבלתי-נסבלת של

אני רוצה להתייחס למה שקורה בוועדה המסדרת. מה שקורה בוועדה המסדרת, שגם היושבת-ראש וגם המחליף שלה טופורובסקי מתנהגים באופן ברוטלי,

הם למדו ממך. לא, אני אף פעם לא

מה הוא אומר לי?

שאנחנו כן נלך לבית משפט,

על מנת להשיג את ההרתעה הרצויה מול הקואליציה. ועוד משהו: אם בית המשפט

חוק הדיינים הוא חוק החרם, אני עזרתי לך. הרב חיים, חוק החרם, כי הכותרת היא שבסופו של דבר חבר כנסת

אלה חוקים שאני יכול להבין מדוע אותו לפיד נפל בבור הזה. הוא מתנהג כמו, לא כמו, כמושחת הגדול ביותר. למה לפיד נותן יד שיעבירו פה חוק,

זה לא כאילו שרוצים לקדם עוד נשים,

בממשלה יש,

אייכלר מבקש את תשומת ליבכם. אני מבקש את תשומת ליבכם. בבקשה, שלוש דקות,

כבוד היושב-ראש,

אני אתחיל באיזו הערה שאמר פה חבר הכנסת

מין רומאי, שאמר לרבי חנינא, סליחה רגע, אני לא שומע.

סבתא שלי הייתה אומרת: שהשונאים שלי ידברו ולא יקשיבו להם.

לא עובד?

עליתי פה אתמול בשעת לילה מאוחרת בשביל לדבר על הפקרת אוכלוסיית בני ה-67 ומעלה, האוכלוסייה החלשה ביותר שנפלטה משוק העבודה בגלל הקורונה וזו שתחזור אחרונה.

שמכינה גבינה בעצמה כי היא לא מרשה לעצמה לקנות, לה אתם רוצים לחתוך ב-50%? אתם לא מתביישים, תגידו לי? זה השינוי שהבטחתם? לדרוך על האוכלוסייה הזאת בשביל עוד

ידע שהיהודים הם עם קשה עורף, לא יהיה פשוט.

אני אלך לבדוק מה הוא עושה באמת. הלך בשבת בבוקר, נכנס מתחת לחלון של אותו יהודי ושומע אותו מקדש.

הוא לא עזב

כדאי לכם להפסיק לרדוף את היהדות, כי אתם תושלכו לפח האשפה של ההיסטוריה, והיהדות תישאר חיה וקיימת ובועטת לנצח-נצחים.

תודה רבה, חבר הכנסת קרעי. חבר הכנסת סמוטריץ', בבקשה. אחריו ינעל את רשימת הנואמים חבר הכנסת יעקב מרגי. תודה רבה.

צריך שני גברים, נשנה לשני גברים.

דיינים. לא רוצים חרדים בוועדה?

יש לזה פתרון,

היום כל אחד יכול להגיד שהוא אישה, אסור להגיד לו שום

רוצה אוזן קצת קשובה של חברי וחברות הבית. היה כאן אירוע, רבותיי,

אני ממש התרגשתי היום כשכל ערוצי התקשורת התרגשו והזדעזעו ממה שעברה חברת הכנסת עידית סילמן אתמול בוועדה

זה לא

לה מותר לעשות את

אופי, רדיפה,

תקשיבו טוב-טוב מאיפה זה בא לי, הרי כולכם יודעים שאני

אנחנו כאן מציגים את השינויים של הצעת החוק בעניין הוועדה למינוי

עלו כאן חברי הכנסת מהאופוזיציה ודיברו רבות בזכות הפוגענות,

לא השאירו דבר שלא התייחסו אליו.

ההצעה להעביר את הצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 29), התשפ"א 2021, לוועדה שתקבע הוועדה המסדרת נתקבלה. אם כך, חברים, אני קובע: בעד, 56, נגד, 44, אין

מאוחר יותר. בהיותו הסדר שנועד לתת מענה לבעיה נקודתית, ההסדר שנחקק נקבע כהוראת שעה לשנה,

מתוך הנחה שעד אז תשלים הוועדה את

להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ולא הוגשו בקשות רשות דיבור. אבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. תודה רבה לכם.

שימו לב איזו תקשורת, איזו ממשלה, ממשלת היפים והאמיצים. כל מה שהם עושים, כפתור

ראש ממשלת ההונאה? הוא שאל אותך איך עבר עלייך השבוע הראשון בתפקיד?

כך צריך להתנהל, אתה לא

שרת החינוך יפעת שאשא ביטון,

ריגר:

באירוע ראשון שלה כשרה בוועידת סל תרבות ארצי בהבימה: צריך לחנך דרך תרבות, אמרה השרה. הלוואי.

הצלחתנו.

"אשת ראש הממשלה לובשת מותג ישראלי

רחב אופקים ומלא בעשייה". וטל שניידר: "זה הנורמלי החדש.

שר החוץ מרטווט את ראש הממשלה". איזה יופי, איתן, ממש מפרכסים זה את זה. התקשורת והממשלה חד הן. שלא נחשוד בך שאתה מקנא. להפך, מפרגן. אני מקווה שזו קנאת סופרים ולא קנאה, אבל צריך תקשורת אחרת,

זה פשוט לראות ולומר: איך הקמתם ממשלה חלופית ולא דאגתם גם לתקשורת חלופית, שאולי תעשה את עבודתה וקצת,

תבקר את השלטון במקום להתחיל לבקר את האופוזיציה. ואני רוצה

אבל מה אתה אומר, אדוני היושב-ראש, על התקשורת שמאתרגת כל כך? אתה ראית, זה רק כמה דוגמאות,

זה מאסר במעשיהו לבנט ולפיד ולכל שרי הממשלה. אתם לא פוחדים מזה? לצערי, הבאת רק

הריע, ואף אחד מכל אלו שהיו מסביב, דממה.

בפני עם ועדה ובפני הקהל הפרוע של המערך המשמיע

ומגיירים ומצרפים יהודים לעם ישראל,

קואליציה מדירה, בשביל כיסא, בשביל קומבינה לאלקין, לקחת ולמנות את אלקין לשר בממשלה אבל להדיר את כל היתר, להדיר את החרדים

שמחה יוסף: תשאל על הממשלה הבזבזנית

שהביאה שרים מיותרים וג'ובים מיותרים,

והכיצד השאירו את בני ה-67 ללא הבטחת הכנסה? אז אני רוצה לומר לשואל, אני אענה

כן. חבר הכנסת קרעי. כן.

בבקשה. דוברות בתי המשפט, אצל מי היא עובדת? בבקשה, עתירה כנגד יו"ר הכנסת, אתה מוזמן, רגע,

אתה לא זוכר? ישבנו בוועדת החוקה ביחד וקבענו דיון על זה שמערכת המשפט, דוברות בתי המשפט משלמת כסף לחברות

גם אנחנו הסתדרנו. אז למה אתם מנפחים את הנורבגי? למה אתם מכפילים אותו?

לא מכפילים. 200. מכפילים. מכפילים? לנו היו

סוגרים משרדים ומכניסים 30 חברי כנסת. מה זה משרדים? אתם לוקחים את הפעילות לתוך, רגע, קואליציה יותר מצומקת, מה? הינה, איש ישר אומר.

לא, קואליציה

אני אומר, הבעיה שלי היא לא, אם צריך, ואם ככה זה ממשלה, ואם ככה מתנהלת קואליציה, אז צריך. אבל המוסר הכפול הזה, מרב מיכאלי וניצן הורוביץ,

מהמאבק התודעתי הזה,

באותו באותה ישיבה היא אמרה: לא יהיו 600 חולים קשה.

באותו סוף שבוע היו 600,

אותה אחת יושבת עכשיו בקבינט הקורונה ומייעצת איך להתמודד. אבל אתה יודע מה? לא משנה

השר שטרן, לדבר קצת, אבל תראה איך אני מוסיף לו. השר שטרן לא הבין איך כל פעם זה מגיע ל-90 וקופץ ל-99, מגיע

אותה ברית אחים הפכה להיות בממשלה הזאת ברית האחים המוסלמים,

אתה יודע, אדוני היושב-ראש, אם היינו מפסידים, מפסידים לשמאל, מפסידים לאחים המוסלמים ולתומכי

דבר שהוא יבקש, הוא יקבל.

זאת הסיבה שאנחנו לא יכולים להצביע איתכם בעד החוק, כביכול, למניעת איחוד

והדבר השני, ברור לנו שכל חוק שאולי יפגע אפילו בציפורן

הרי אילת שקד, שרת הפנים, תיתן לו כל מה שהוא רוצה בוועדת חריגים. אז יהיה חוק להציג תמונה ימנית בצד ימין, לציבור הימני,

את הסיפור, אולי אתה מכיר,

לא ככה,

שנמצא היום במחלוקת, זה חוק שאתה הבאת לממשלה הקודמת,

שום דבר. אבל האמת שעוד לא נגמר, יש לו עוד בארסנל.

חכה, יש גם הסתייגויות. עוד לא דיברנו על ההסתייגויות. בסדר. יש לך עוד 100 דקות. הרב דרעי, הוא הזכיר

תא כפפות בתוך המכונית של הממשלה הזאת. אין לך שום כוח.

אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, להצטלם בחדר העגלגל שלך בלשכת ראש הממשלה,

חלק מהמצביעים שלכם הם כאלה שלא פיללו לממשלה כזאת שמוקמת באופן כזה עם האחים המוסלמים.

יש פה הרבה שאלות, אני

ליהדות. אולי לא ראינו מספיק, ונרחיב קצת בעניין הזה. אנחנו רואים את שונאי היהדות מרימים ראש. אתה יודע, אדוני היושב-ראש,

האנטי-דמוקרטית,

אני צריך לרשום לי כל פעם דברים שאני נזכר בהם, את החוקים האנטי-דמוקרטיים שלכם. זה פשוט דבר לא ייאמן. אבל עכשיו אני מדבר על רמיסת היהדות. איך את, גברתי השרה, באמת, את שומרת מסורת,

את יודעת מה יקרה כששמים את גלעד קריב הרפורמי להיות

נחמד, גברתי השרה.

כמה ימים אנחנו חוגגים? שמונה ימים.

יום אחד. מה רצו לעשות לנו בפורים ומה רצו לעשות לנו

וחסם לבלעם ולאתון את הדרך. מה כתוב? "ויתיצב מלאך ה' בדרך לשטן לו והוא רכב על אתנו ושני נעריו עמו". מלאך ה' הפך לשטן.

"ויתיצב מלאך ה'". ורש"י כותב: "מלאך של רחמים היה", מלאך טוב. המלאך הטוב הפך להיות שטן.

כי דווקא מי שאוהב את העם שלו,

אולי כדאי לי יותר ללמוד על המסורת. תמר זנדברג רוצה לשלוח את שליחי חב"ד לכלא, זאת ממשלה שמחבקת? זאת ממשלת אחדות? כשאת מדברת על

מעבר לכך שהנחתום לא מעיד על עיסתו, סביב השולחן בממשלה הנוכחית יושבים אנשים שהם לא פחות אוהבי יהדות ממך ולא פחות שומרי מצוות מרבים באופוזיציה, לא פחות יהדות ממך,

סממן יהודי?

למה לא לתת גם למנסור עבאס ולכל המשפחה ולכל החבר'ה גם איזה חוק שבות? הרי המדינה, לא יהיו בה סממנים יהודיים. זה הזמן שתצביע בעד חוק האזרחות. דיברתי כבר

אני אומרת לך, חבר הכנסת קרעי,

הרי לא אביא לך עובדות שקריות. לא, חבר הכנסת קרעי, אתה שוכח שהממשלה לא הקודמת, שלפניה, משנת 2015,

אתם אופוזיציה לביטחון ישראל,

אני הראיתי לו את ההצבעות,

פעם אחר פעם,

גם ב-2015,

גם באופוזיציה, הצביעו בעד חוק האזרחות. אבל הוא אמר לך שהם לא הצביעו בשנה שעברה. אני אומרת שבשנה שעברה הם

יש פה קואליציה שלכאורה טוענת שיש בה מרכיבים שהם נגד המדינה. הרי אם אנחנו נגד המדינה, בוודאי ובוודאי שמנסור עבאס נגד המדינה.

אתה איש ישר מאוד.

אז אני רוצה לומר לך שני,

ברור, זה עוד מיליארד, ועוד 500 מיליון, ועוד ועדת חריגים. שלמה,

הזמן שלי

הרי אם מנסור עבאס לא היה,

ואנחנו היינו בבחירות ישירות עם ראש הממשלה נתניהו. הממשלה הזאת מתפקדת יפה. אני ממליצה לכם את מה שגם אני הייתי עושה כשהייתי

הדבר היחיד שאנחנו מסוגלים לשתף בו פעולה עם רע"ם זה ללכת איתם לבחירה ישירה לראשות הממשלה. זה היה הקו. גם אני אמרתי לאורך הדרך, גם דודי,

אם הוא רוצה הוא מכשיר, אמרתי לאלחרומי: הוא גם יסדר לך את ה-65 דונם שפלשתם,

הכול בסדר. ברור, מה.

היה בשבת במעריב על משפחת אלחרומי. אימא שלו פלשה ל-6.5 דונם,

משענת הקנה הרצוץ, ובסוף, בסוף, מי שאמור היה לשמש לו ברית הגנה כנגד האימפריה הגדולה, שיתף איתה פעולה ונתן לו פשוט פרוזדור שלם להיכנס לתוך ישראל, לתוך המאחזים שלנו.

לא,

לא יכולים להתעסק עם מדיניות, בשביל זה יש נבחרי ציבור. הם מתווים מדיניות.

במדיניות? הם לא יכולים. בטח, בטח, הם פוסלים חוקי-יסוד. הם פוסלים חוקי-יסוד. זה מדיניות. הם מתעסקים במשפט. חוקי-יסוד, להזכיר לך, מי שמביא זה בסוף כנסת

אני אומר: כמה מסננים וכמה ביקורת ציבורית וביקורת פרלמנטרית ותהליכים שאנחנו צריכים לעבור כדי להשלים

אתה צודק. אני אסגור אותם, לא אפגע בהם. אני אסגור אותם ואקים בית משפט,

אתן לך דוגמה. אתה גם לדעתי תקפת גם את,

תמים.

כמה פעמים בג"ץ ביטל חוקים?

בשנתיים האחרונות. במספרים תגיד לי. לא יודע, בין 10 ל-20 פעמים בשנתיים האחרונות. 18 מקום המדינה. לא, לא, אבל הכול קרה בשנים האחרונות.

הרי זכות השיבה, מה אמר איימן עודה? עוד שופט אחד ליברלי והיינו עכשיו עם מאות אלפי פלסטינים במדינת ישראל. מוחקים את המדינה הזו. אתה יכול לאפשר להם לעשות נזק כל כך גדול למדינת ישראל?

אז מה זה אומר? אז אתם תפסיקו, תפסיקו להתבכיין. כאילו השופטים קמים בבוקר, מה זה אומר? אבל את יודעת שיש להם זכות וטו בוועדה לבחירת שופטים. יש להם זכות וטו, יש להם זכות וטו בוועדה לבחירת

הם לא נתנו למדינה להלאים את מתחם הרשב"י. את לא נותנת לעובדות לבלבל אותך. את לא נותנת לעובדות לבלבל אותך,

אני אגיד לך את העובדות. אני הייתי סגן שר האוצר כשביקשנו להלאים,

את שאשא ביטון, שמתם בקבינט הקורונה. אנחנו בתקופת בין המצרים. בוא, הינה,

תביא איזה דבר תורה של אחדות.

זו אמירה שמתאים לומר מעל הדוכן במליאה הכנסת, ולא רק מעל הדוכן, לחברת כנסת, או לאישה בכלל? תמחקי את שם המשפחה של הגרוש שלך. איך אתם מחזיקים אנשים כאלה אצלכם

אני חייבת לומר: ראוי שנשמור על כבודה של הכנסת, וגם של הממשלה. גם חילוקי דעות יכולים להיות, לוהטים כמה שיהיו, תוך שמירה על הכבוד. תסכים איתי שזה יכול לקרות? לכן אמרתי שעניין של אדם באופן אישי הוא בושה

שתמר זנדברג לא רוצה לתת, לאפשר, לנשים חרדיות ומוסלמיות להתרחץ אפילו שעה אחת בחודש, לפי המלצות הרשות להגנת הטבע.

מה, היא

משתלחים ורומסים את הזכויות של המיעוט עכשיו בכנסת, אני מתקשה לומר לכם, כמו שחלק מחבריי אומרים: זה יחזור אליכם כבומרנג, כי אנחנו לא מתנהגים ככה, לא יכולים להגיע לרמה כזאת של רמיסת זכויות כמו שהם מתנהגים אלינו.

כשאת מדברת על

דודי אמסלם רוצה שעתיים וחצי במקום סופר. קודם כול, זה לא שעתיים וחצי. אריה, אני מסיימת תורנות ב-22:00.

אחרי שלפני שנה, לפני שנה אני זימנתי דיון דחוף בוועדת החוקה על העניין הזה, והבאנו הוכחות לזה שהם קרן מאוד מאוד

ששוטפת מוחות

לא קיבלתי. המטרה שלי היא לגרום לכך שמדינת ישראל וכל רשות שלה,

הצבא, הפרקליטות, בתי המשפט וכל רשות אחרת, לא ישלחו פקידים אל הלא-נודע. אהוד ברק הוא סיפור גדול תקשורתית, וגם עליו אדבר, אבל מה שמעניין את אזרחי ישראל זה

איך להתנהג בשירות המדינה.

שפרסם תחקיר על הקרן,

אני אומר בדיוק ההפך: המסמך שיצא, לפי המידע שנמצא בידי, מלא בלא מעט שקרים

של המפה הפוליטית. האם ברק עשה משהו למען הקרן במשרד הביטחון ובצה"ל? האם הקרן ביקשה ממנו משהו שנוגע למשרד הביטחון? לפי הפרסומים בארצות הברית, גם יתר הפרטים במסמך של אהוד

מפרסמת מסמך בעייתי, מלא הטעיות והסתרות.

מה יש לכם להסתיר? הקרן ביקשה מיושב-ראש הוועדה, ועדת החוקה, בשנה שעברה להשמיע את בוגרי הקרן

למנהיגות ראויה. אין לי בעיה עם האיש ודעותיו החשוכות וההזויות האלה, אבל נראה לכם הגיוני שהמדינה שולחת את בכירי השירות הציבורי להתחנך

עכשיו, נכון, זו כבר נהייתה שיטה שפקידים קובעים איך המדינה הזו תתנהל,

היועמ"ש ועד כל מיני פקידים במשרדים ממשלתיים. אבל למישהו זה נראה ראוי,

בזמנו.

מזו, הכנסת ריבונית לפקח ולהמליץ המלצות,

ואם הממשלה רוצה להפוך לבובות על חוט שנשלטות על ידי

לומר לך, זה דבר התורה?

לא אמרת אחדות, אמרת דבר תורה. אמרתי. אז אני רוצה לומר לך שאני דווקא מתעודד מהעניין

אדוני היושב-ראש, או שאתה ביקשת? כל פעם מכבים את המזגן,

לא להציע שתאמר דבר תורה. חוסכים באנרגיה. יש

חבר הכנסת קרעי, אמרת את זה אתמול. אבל לא שמעו. שמעו. השרה לא שמעה. אתה חוזר על חידוש תורה מאתמול, בשביל השרה.

וזו גם הפרשה של השבוע שעבר, תן לנו משהו

אותם מהממשלה

אז "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא"; אז אנחנו נתחזק ונפיל את הממשלה הזאת. ותשמעי איזה יופי, גברתי השרה. את אוהבת גימטריות,

יחסי ציבור שיושבת ושומעת מה אומר רונן צור, מה אומרים כל החבר'ה, איך נקבל ליטוף תקשורתי,

מה זה תקנון?

יש לכם כבוד לתקנון? באמת, אדוני היושב בראש. אתם מוחקים את כל סדרי בראשית, את כל החוקים: נורבגי מורחב, סגני שרים.

פטין מולא היה סגן אחד במשרד ראש הממשלה,

בלפור, הפגנות, זמבורות, אין שכנים, אין תינוקות, אין ילדים, חופשי-חופשי. בג"ץ והיועמ"ש לא הסכימו להגביל אפילו פסיק וקוצו של יוד.